צהריים טובים לכולם,

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור. ועדת הכנסת רוצה להמליץ על בחירת יושבת-ראש קבועה לוועדה לפניות הציבור. אנחנו שמחים מאוד להמליץ על חברת הכנסת רון בן משה שבאמת מוסיפה לכנסת. ברשותכם אקרא את ההודעה הרשמית ואחר כך אעביר את הניהול ליושבת-ראש הנבחרת. "בהתאם להוראות סעיף 106(א1) לתקנון הכנסת הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה המיוחדת לפניות הציבור לבחור בחברת הכנסת רון בן משה כיושבת-ראש הוועדה". מי בעד ירים את ידו. הצבעה ההצעה אושרה.

מאחל הצלחה גדולה ומעביר לך את ניהול הישיבה. (היו"ר יעל רון בן משה, 13:02) תודה רבה, ראש המועצה האזורית מטה אשר רוצה לברך בזום, בבקשה.

אז אנחנו מאחלים לוועדה החשובה הזו לעשות עבודה נאמנה.

אנחנו גאים בך מאוד ומאחלים לך הצלחה במילוי תפקידך, אני בטוח שתעשי זאת על הצד הטוב ביותר.

בבקשה. שלום לכולם, ברכות לחברת הכנסת רון בן משה, זו באמת אחת הוועדות היותר-חשובות בכנסת. אני אומר את זה עם יד על הלב. גבירתי, את והוועדה, אתם הפה של הציבור. בוועדות אחרות מייצגים נושאים מוגדרים, כאן מייצגים מרחב כזה של נושאים בעיות עם תחבורה ציבורית, לא קיבלו אותו לבין חולים, בנתב"ג עשו משהו, כל כך הרבה תחומים, כל פעם הייתי נפעם מחדש מהנושאים שבכלל לא הבנתי שצריכים להגיע לוועדה הזו. אני חושב שבשלב כל שהוא יש להחליף את שם הוועדה ל- "פה של הציבור".

מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, חברי הוועדה, כולכם תשמשו פה לציבור ואתם תייצגו אותו. אני מאחל לכולכם הצלחה, אתם ועדה של מייצגי ציבור אמיתיים, בהצלחה מכל הלב. תודה רבה ליושב-ראש הכנסת. לפני שאעבור לכתובים אומר שזו פעם שנייה שאני נבחרת לתפקיד יושבת-ראש ועדה. ירדנה נכחה גם בפעם הראשונה עוד בכנסת ה-23, מדובר בוועדת המדע והטכנולוגיה. עברנו לא מעט מאז ואני מתרגשת עכשיו הרבה יותר. יש תחושה שאנחנו לקראת עשייה מאוד משמעותית ואני חושבת שזה אות של כבוד לכל חברי הכנסת וחברי הבית שנמצאים באולם שעובדים בתנאים מאוד מאתגרים כבר תקופה ארוכה, ועדיין אנחנו בתחושת מוטיבציה אדירה ותחושת שליחות ולא במקרה יושבים פה חברים מאילת ומטפחות ומחורפיש ומכרמיאל. זה בהחלט לא מפתיע אותי, כתושבת הגליל, שאנשים שמגיעים ממגזרים שונים וממקומות שונים מוצאים את דרכם לחדר הוועדה וחשוב להם להביא את הדבר גם מהמקום שלהם שלפעמים הם הנציג היחיד של מגזר שלם בבית המחוקקים וזה חיבור ישיר לדברי יושב-ראש הכנסת.

אעבור לדברים שכתבתי כי אני מתרגשת: כבוד יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי לי. חברי, יושב-ראש ועדת הכנסת ניר אורבך, מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורביץ, חבריי חברי הוועדה, חברי הכנסת, חברים לסיעה וחברים נוספים, תודה רבה על העבודה המקצועית והמאומצת שלכם בשבועות האחרונים. אני מודה לשר הביטחון בני גנץ, וליושב-ראש סיעת כחול לבן,

שמכבד אותנו בנוכחותו, על ההזדמנות לכהן כיושב-ראש הוועדה לפניות הציבור. תודה לאתי מנהל הוועדה ולצוות הוועדה על ההכנות להקמת הוועדה ועל קבלת הפנים לי ולצוות הפרלמנטרי שאיתי. הזדמנות להודות לחבר הכנסת אייכלר שהיה יושב-ראש הוועדה שנים רבות ונרתם בשמחה ללמד אותי מניסיונו ומלווה אותי. אני מעריכה זאת מעומק ליבי. בראשית דבריי אני רוצה לברך את כולנו ואת חברינו בממשלה על אישור תקציב המדינה. דבר שהיה אמור להיות שגרה אולם אחרי שלוש שנים ללא תקציב מדינה, ראוי לציון. הציבור מביט בדבר הזה וברובו כלל לא מבין את ההתרחשות, אבל בהחלט הרגיש בשנים האחרונות את השחיקה בשירותים ולעיתים את הזנחת והרעבת המערכות. ועכשיו מתחילה העבודה שלנו, חברי הבית הזה, לוודא שעושים את ההתאמות הנדרשות והתיקונים המתאימים כך שהתקציב ישרת את אזרחי ישראל באופן מיטבי. עלינו לדאוג שאף אוכלוסייה ואף אזור בארץ לא יישאר מאחור, וכנציגת הגליל בכנסת בכוונתי לוודא שגם הגליל וגם הנגב יקבלו מענה ראוי בתקציב הקרוב. הועדה לפניות הציבור היא מבחינתי הגשר המחבר בין האזרחים לרשות המחוקקת והרשות המבצעת, גשר שכל כך חשוב לכולנו בכל עת, וביתר שאת בתקופה מורכבת כמו שאנו חווים כבר זמן לא מועט, גשר שיכול להוביל להגברת האמון ובהמשך לשיתופי פעולה מתוך הסכמות ולא מתוך הנחתות שפעמים רבות אינן מובנות לציבור. הוועדה לפניות הציבור היא הצומת המשמעותי ביותר בינינו לבין האזרחים, ללא תלות בתפקידיהם או בשיוך הפוליטי שלהם. הוועדה הזאת ייחודית מכיוון שהיא יכולה לעסוק בכל נושא, אך בעיקר מכיוון שהנושאים שבהם היא תעסוק מגיעים כולם מהאזרחים ולא מחברי הבית או מהממשלה. אני מאמינה בלב שלם שמחלוקות קואליציה ואופוזיציה ישארו מחוץ לדלתות האולם הזה, ונדע לעבוד יחד למען הציבור, וזה יהיה הטבע של הועדה הזו ולא היוצא מן הכלל. אני קוראת מפה לכל אזרחי ישראל: תפנו אלינו עם האתגרים, הכשלים והעוולות שאתם מזהים ואני,

עם צוות הוועדה המסור שמובילה אתי וחברי הועדה, נדאג להקדיש לכל פנייה את תשומת הלב המגיעה לה. מיד בתום הישיבה החגיגית הזו אנחנו נקיים דיון עבודה ראשון ונתאם

הסיפור הזה של ייצוג ציבור זו מהות השליחות הציבורית.

סימן ההיכר למי שמגיע מהשלטון המקומי הוא שהוא לא אומר "אזרחים"

תודה רבה. חברת הכנסת ברדץ'-יאלוב, בבקשה.

אני רוצה לברך אותך על מינוי לראשות ועדה חשובה זו. אני שיגעתי את מנהל הסיעה שלנו עם השאלה מתי זה נפתח. יש המון פניות ציבור על שולחני כמו על שולחן כול חברי הכנסת. יש מלא פניות ציבור שלא ידעתי איך לתת מענה לכל האנשים האלה שפונים

אני מאחלת הצלחה לכל חברי הוועדה. קרוב ל-20 שנים אני עובדת במגזר הציבורי ומטפלת בפניות הציבור על גווניו השונים. הנושאים עולים כל הזמן, קבלת

הגליל המערבי, ובעיקר תושבי הבית שלנו, קיבוץ געתון,

מנהלת הוועדה, אתי, בבקשה. הוועדה לפניות הציבור מטפלת במגוון ושלל נושאים בוועדה, כל חבר ועדה יכול להפנות למייל של הוועדה שמפורסם בפורטל

חברי הכנסת שאני חושבת שכולם חדשים, לנו כחברי כנסת יש הרבה מאוד יכולת להשפיע בעבודה הרגילה שלנו על נושאים פרטניים שאנחנו רוצים לסייע בהם, לא הייתי ממליצה להמתין לוועדה אם אפשר לסייע באופן

לא כל הציבור יודע להגיע לכאן, לא באמצעים טכנולוגיים ולא באמצעים פיזיים, וראוי שאנחנו נדע להגיע לכמה שיותר ציבורים גם אם זה מצריך מאמץ. זהו, תודה לכולם. אני מודה לצוות הוועדה ולעובדי הכנסת שאיתנו, תודה לחברי הוועדה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:30.